הנכבד, כנסת נכבדה, בשבת הקרובה, פרשת כי תצא, ט' באלול, יחול יום ההילולה של דן בן יעקב אבינו, עליו השלום, אחד משבטי ישראל, שעל פי המסורת קבור ליד העיר בית שמש, סמוך למושב אשתאול. אני עוד זוכר את עצמי כנער מגיע לשם לציון עם חבריי, לתפילות, ולפקוד את ציונו של השבט שהיה מאסף לכל השבטים, ושהיה גם השבט שהיו בו הכי הרבה משפחות ברוכות ילדים, ולכן באמת הוא היה השבט האחרון,

לצערנו, בשנים האחרונות המקום שם הרוס ומוזנח, לא מכבד ולא

פורסם, בן 60. ההרג בתחום תאונות העבודה והבניין הוא מגפה קשה שצריך להילחם בה, ואני קורא פה לכל חבריי, קואליציה, אופוזיציה, הרי זה לא משנה, שנפעל ביחד כדי להפסיק את המגפה הנוראית הזו.

תודה רבה. חבר הכנסת עודד פורר, איננו. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה.

חבר הכנסת כסיף, אני מברך אותך על המסורת שהתחלת בה. אני מקווה שלא יהיו לך הרוגים להקריא. לצערי, במסורת שלי, כל שבוע יש הרוגים, וגם השבוע, חמישה הרוגים בתאונות דרכים, ואלו הן התאונות: ב-20 באוגוסט נפטרה הולכת רגל בת 80 לאחר שנדרסה על ידי משאית ברחוב החשמונאים ברמלה יומיים קודם לכן, עוד באותו היום נהרג צעיר בן 19 מהיישוב עילוט, לאחר שסטה מנתיבו בעת שרכב על טרקטורון, וכתוצאה מהסטייה התהפך הצעיר ונהרג במקום. ב-21 באוגוסט נהרג רוכב אופנוע בן 50 לאחר שרכב פרטי שנסע בכביש 70 סמוך לצומת כאבול סטה מנתיבו ופגע בו, באותו היום התרחש אירוע מזעזע נוסף, שבו נדרסה מישל בבייב ז"ל, פעוטה בת שנה וחצי, בחניון הסינמה סיטי בראשון לציון על ידי רכב פרטי.

24 באוגוסט, נהרג עוד רוכב אופנוע, צעיר בן 22, לאחר שאיבד שליטה ברחוב גיבורי ישראל בנתניה, הצעיר הוא רוכב האופנוע ה-48 שנהרג מתחילת השנה.

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. היטב, לא פחות ממשא ומתן עם כחול לבן. הבקרה בהתאחדות, במינהלת, כל פתיחת עונה, דורשת כסף מהקבוצות, תקרה מסוימת.

אין צופים, אין תרומות של אנשי עסקים, ולכן יש מצוקה כלכלית במועדונים, בקבוצות הכדורגל בכל הליגות, ולכן על הבקרה ועל ההתאחדות לגלות הבנה למשבר של הקורונה, שנותן את אותותיו גם בענף הכדורגל וגם בקבוצות הכדורגל, ויש להתחשב בקבוצות.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, איננה. חבר הכנסת אליהו ברוכי, בבקשה. כבוד היושב-ראש. יוסי מנדל הוא תלמיד ישיבה בן 15 וחצי. בשבוע שעבר הוא נפרד בגאווה מהוריו ומארבעת אחיו, המתגוררים במושב יסודות. יוסי נכנס לישיבה לצעירים בפתח תקווה, ושם הוא ישב ברצף מערב ראש חודש אלול עד יום הכיפורים, 40 יום, יחד עם 150 תלמידים נוספים בישיבה. שם החלו ללמוד את מסכת בבא קמא. הקורונה שיתקה אין-ספור ענפים ומרכזי בילוי, אבל מול מסירות הנפש של תלמידים בני 14, 15 ו-16 היא לא יכולה. אני מבקש לנצל את הבמה פה כדי להוקיר את מסירותם של יוסי וחבריו, וכמובן של ההורים התומכים ושאר בני המשפחה. בזכות התורה ולומדיה יינצל העולם.

תודה רבה. חברת הכנסת קרן ברק,

חבר הכנסת אנטאנס שחאדה,

חברת הכנסת טלי פלוסקוב, איננה, חבר הכנסת אלי אבידר, איננו, חבר הכנסת יוסף טייב, אף הוא איננו. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני לא מצליח להבין, אולי אתה תוכל, בתור חבר בכיר בקואליציה,

למה הממשלה הזו מתמרצת אבטלה, מתמרצת את הצעירים שלה, את אזרחי ישראל הצעירים, לשבת בבית ולא לעשות כלום ולקבל דמי אבטלה עד יוני 2021. היום, במסגרת דיון בוועדת הכספים, נחשפתי לדוח של הממ"מ של הכנסת שקבע שמתוך התקציב הממשלתי לטיפול במשבר הקורונה רק 1% נוצל בידי הממשלה לטובת עידוד חזרה לשוק התעסוקה. 1% מכלל התקציב שהוקצה לטובת העניין נוצל. ואני תוהה למה מדינת ישראל לא מאמצת, למה ממשלת ישראל לא מאמצת תוכניות שכבר הוכחו בעולם כיעילות ומיישמת אותן פה בארץ, את התוכנית הגרמנית, את התוכנית הדנית. המטרה היא להחזיר כמה שיותר צעירים לשוק העבודה, לייצור, לעשייה ולהחזרת המשק הישראלי בחזרה על הרגליים. אני לא מצליח להבין את המדיניות הנוכחית, ואני אשמח לקבל תשובות למה מתמרצים אנשים לשבת בבית מובטלים, מבואסים. הצעירים בישראל רוצים לחזור לעבודה, רוצים ליצור ובעיקר רוצים לחזור לחיים שלהם. אפשר לעשות את זה גם תוך כדי הקורונה.

חבר הכנסת אלכס קושניר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, בשבוע שעבר הקואליציה דחתה את החוק שלי שמטרתו להעניק הטבות מס לתושבי אשקלון. האשימו אותי בכל מיני מילים: פופוליסט וכאלה. וכשאמרו את זה אני נזכרתי בראש הממשלה, בשר אריה דרעי, בשר אלי כהן וגם בשרים אחרים שהגיעו לאשקלון והבטיחו הבטחות מפליגות, ובסופו של דבר לא קיימו אותן. אז השאלה שלי, קודם כול: מי פה הפופוליסט? דבר נוסף שאני רוצה לומר, ואני מנצל את הבמה הזאת כדי לפנות לתושבי אשקלון: אנחנו יוצאים למאבק, ואנחנו ניפגש במוצאי שבת בשעה 20:00 בהיכל הספורט, בן-גוריון 38 באשקלון, כדי להתחיל במחאה ולגרום לממשלה לקיים הבטחות. אם הם לא מסוגלים, אז שיהיו מספיק אמיצים לבוא לאשקלון, להסתכל בעיניים של התושבים ולהגיד: אנחנו לא מסוגלים. ניפגש במוצאי שבת בשעה 20:00 ליד היכל הספורט באשקלון.

תודה רבה. חבר הכנסת מנסור עבאס, בבקשה. באיזו שעה?

אתה בא? לא. הרב יצחק כהן, אשמח לראות אותו. אדוני היושב-ראש, היום קיימנו דיון בוועדה למיגור הפשיעה בחברה הערבית עם המשרד לשוויון חברתי, ועיקר הדיון היה על יישום החלטה 922. נאמרו דברים טובים ושבחים על התוכנית הזאת, אבל אין ספק שמילת הקסם, שעלתה כל פעם שהסתכלנו על אחוז היישום או הניצול, "חסמים".

אני אתן רק דוגמה אחת: הקצאת משאבים לבניית מבנים ציבוריים, 11%. זה המספר הכי נמוך שאני זוכר. זה מצד אחד. מצד שני, ועד ראשי הרשויות הערביות ביקשו מהממשלה להאריך את תוקף התוכנית עד 2021, מכיוון שבינתיים אין תוכנית חדשה מוכנה, ורוב הכסף שהיה בתוכנית הזאת עדיין לא נוצל.

ראוי שהממשלה, משרד האוצר והמשרד לשוויון חברתי כן יקבלו את הדרישה הזאת של ועד ראשי הרשויות וכן יאריכו את תוקף תוכנית 922. אחרת, תהיה קטסטרופה מבחינת ראשי הרשויות, כי רוב הכסף שנמצא שם זה כסף תוספתי ולא בבסיס התקציב, שאפשר ליהנות לפחות מ-1/12.

תודה רבה. חברת הכנסת סונדוס סאלח, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, היום התפרסמו תוצאות של התמונה החינוכית של שנת הלימודים הקודמת, והיא שוב מעידה ומראה פערים כל כך גדולים בין התלמידים בחברה הערבית לבין התלמידים בחברה היהודית. פער זה הוא מאוד מדאיג, במיוחד שאנחנו עדיין בעיצומו של משבר אחד גדול, שמזמן הפסיק להיות משבר בריאותי והוא יותר משבר חברתי-כלכלי, ועכשיו אנחנו כנראה בפתח של משבר לימודי. יש הבדל,

של 10% בשיעורי הזכאות למבחני הבגרות. אני רוצה לומר כמה מילים בערבית. (אומרת דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: ימים מפרידים, שבוע אחד לפתיחת שנת הלימודים. אנו נכנסים לשנת הלימודים הזאת בשיאו של משבר הקורונה, אשר נחשב משבר בריאותי וגם משבר כלכלי. התוצאות שפורסמו מצביעות על פערים לימודיים גדולים, וזה דורש מאיתנו תוכנית עבודה מיוחדת ליישובים הערביים, לבתי הספר הערביים ולתלמידים הערבים. אני לא מסתמכת רבות על המסלול החדש של משרד החינוך והתרבות. אני מסתמכת

המנהלים והמנהלות של בתי הספר ועל צוות

עלינו לקחת את שנת

נסר כיוף. הוא קיבל צו מינהלי. הצו מורה לו, 450,000 שקל בגלל בנייה בלתי חוקית.

הוא לא מפנה את הבית שלו והורס אותו תוך חודש ימים, ישלם עוד 150,000 שקל, ואם הוא בתוך החודש הזה לא מפנה את הבית, כל יום שישהה בבית שלו ישלם 700 שקל, אדוני היושב-ראש. עשיתי חישוב פשוט: 450,000 שקל שהוא צריך לשלם אותם עכשיו כי בנה בית בלתי מורשה, ואם לא יהרוס זה 150,000 שקל, זה 600,000 שקל. כל יום שישהה בבית שלו ישלם 700 שקל, זה 21,000 שקל לחודש. זה אומר: מעל 250,000 שקל לשנה. זה אומר: 850,000 שקל הוא יהיה חייב מהרגע שקיבל את הצו הזה. זה חוק קמיניץ. לכן אנחנו כאן מדברים כל הזמן על לבטל את חוק קמיניץ, להקפיא את חוק קמיניץ, להסדיר את העניין של התכנון והבנייה, ואחרי זה ללכת לקנסות. לא יכול להיות שהתכנון יהיה אחרי הקנסות.

חברת הכנסת מיכל וונש, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, הבוקר התראיינתי בכמה גופי תקשורת ובכולם נשאלתי: מי ניצח אתמול, גנץ או ביבי? ההקבלה הראשונה שעולה לנו לראש היא שמדובר בשתי קבוצות כדורגל אשר מתחרות ביניהן מי תכניס גול בדקה ה-90. לצערי הרב, המציאות במצב הנוכחי שונה לחלוטין, וההקבלה שהכי קרובה למצב הנוכחי היא סערה שמאיימת להטביע אונייה שעליה נמצאים יחד איתנו תשעה מיליון אזרחים. אם לא נושיט יד אחד לעזרת השני, כולנו נישטף ונטבע בתוך ים מטפורי שלא מבדיל בין יהודים לשאינם יהודים, בין ימין לשמאל, בין דתיים לחילונים, בין שוטרים למפגינים, כולנו נטבע ביחד. אתמול בערב ממשלת ישראל קיבלה חבל הצלה בדמות 120 ימי חסד שמעמידים אותנו, חברי הכנסת, למבחן בפני הציבור. זוהי ההזדמנות האחרונה שלנו לשקם את אמון הציבור, לקדם את האחדות ולהוכיח את מחויבותנו המשותפת בממלכתיות ובאחריות, תודה. תודה רבה. חברות וחבריי הכנסת, עד כאן נאומים בני דקה. ומכאן אנחנו עוברים לשאילתות לשר האוצר. אני מזמין את סגן שר האוצר יצחק כהן לעלות לדוכן ולהשיב על השאילתות. הראשונה שבהן: שאילתה מס' 137, של חבר הכנסת עופר כסיף, שכותרתה: עצירת העלאת דמי הניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני. אדוני היושב-ראש רגע. ברשותך, רק נחכה שסגן השר יגיע לדוכן.

אדוני היושב-ראש, סגן השר, חברי הכנסת, לאחר חצי שנה ללא הפקדה פנסיונית, החוק מאפשר העלאה בדמי הניהול שישולמו לגובה המרבי הקבוע על פי הדין. רצוני לשאול: האם בכוונת המשרד לבטל או להקפיא את הסעיף המאפשר העלאה אוטומטית?

תודה, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת עופר כסיף, ביום 21 ביולי 2020 פורסמה טיוטת חוזר דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני, תיקון, הוראת שעה על רקע אירועי הקורונה, ולפיה, לגבי עמיתים שההפקדות לקופת גמל בגינם הופסקו לא תתאפשר העלאת דמי הניהול למשך תקופה של 12 חודשים, וזאת במקום תקופה של שישה חודשים הקבועה היום. הוראת השעה כאמור תחול על עמיתים שההפקדות השוטפות בגינם לחיסכון הפנסיוני הופסקו החל מיום 1 במרץ 2020 ועד ליום 31 בדצמבר 2020. היינו, גם במקרה שבו הופסקו ההפקדות במהלך חודש דצמבר 2020 ההוראה תחול על העמית וההנחה בדמי הניהול תישמר למשך 12 חודשים.

שאלה נוספת, בבקשה. שאלה קצרה בהמשך לתשובתך, ותודה עליה: יש הבדל בין קרנות פנסיה שבהן אפשר לגבות עד 0.5% מהסכום הכולל לבין ביטוחי מנהלים וקופות גמל. האם מה שאתה אמרת חל על שניהם?

כן, חל על שניהם.

רשות שוק ההון בשנים האחרונות עושה הרבה מאמצים כדי להוזיל את דמי הניהול בהפעלת קרנות הפנסיה של ברירת מחדל, שהן מכשיר מוצלח מאוד ואני מאוד מקווה שזה ימשיך ויתרחב, שם דמי הניהול הם כמעט אפסיים. אבל לשאלתך, כן. אני מזמין את חבר הכנסת אלכס קושניר להציג את שאילתה מס' 162, שכותרתה: הממשלה רוכשת רכבים ב-100 מיליון שקל בתקופת המשבר הכלכלי הגדול בכל הזמנים במדינה.

אדוני סגן השר, המשבר הכלכלי לא בולם את המכרז הממשלתי לרכבי שטח,

בשווי של 310,000 370,000 שקלים לרכב. רצוני לשאול: אילו שיקולים מפעיל המשרד בבחירת מועד הוצאת המכרז בזמנים כה מורכבים לאזרחי ישראל? סגן שר האוצר יצחק כהן: אדוני היושב-ראש, יודגש כי מדובר במכרז מסגרת שהרכש באמצעותו מתבצע בהתאם לצורך בלבד. תזמון הוצאת מכרזי מינהל הרכב הוא לפי תוכנית העבודה השנתית בהתאם לצפי סיום ההתקשרות של המכרז הקיים, וזאת על מנת לאפשר יכולות רכישה רצופות והימנעות מכניסה לתקופת רכש בפטור מול ספק קיים. יש לציין כי מדובר ברכבים הנדרשים לצרכים מבצעיים בעיקר עבור משטרת ישראל. שאלה נוספת, חבר הכנסת קושניר,

אלכס קושניר (ישראל ביתנו):

היות שמדובר במכרז מסגרת, כמו שאמרת, אני הייתי רוצה לשאול אותך: כמה רכבים כאלה נרכשו בשנת 2019, כמה מהם יצאו משימוש, ומה הצפי לשנת 2020? אין לי את הנתון פה. אני אשמח לשלוח לך אותו, אם תרצה. אני אשמח לקבל אותו בכתב. תודה רבה. אני גם אברר אם יש שם רכב לאיזה חרדי, משהו.

במה? אני אשאל אותך פעם הבאה את השאלה במבטא רוסי כבד, אתה לא צריך, אני רואה

לא צריך. מי שרוצה להיכנס לסרטונים שלך יראה את זה שם.

גם כשאני מדבר איתך מקצועית אתה עובר לתחום הזה?

אתה לא מפיק לקחים, אתה אמרת. אתה אמרת, לא אני. אתה התחלת לדבר על חרדים, לא אני. אני דיברתי על

עמדת משרד האוצר היא כי הדרך המיטבית לדאוג לתנאי העובדים והמטופלים בתחום הסיעוד היא קידום פרסומו של המכרז החדש, המונח על שולחנו של הביטוח הלאומי ופרסומו מתעכב מאז נובמבר אשתקד.

אין שאלה נוספת.

תודה רבה, אדוני סגן השר. הודעה למזכירת הכנסת. בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתם

חסימת מספרי טלפון מצילי חיים בקווי סלולר כשרים, בהצעתה של חברת הכנסת מרב מיכאלי בנושא: הצלתה של תעשיית הטלוויזיה הישראלית בצל יישום רפורמת הסיבים האופטיים, מסקנות ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת הילה שי וזאן ואחמד טיבי בנושא: תשלום של הורים לגני ילדים גם במקרים שבהם הגן מושבת בשל הנחיות משרד הבריאות, בהצעתם של חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי, מיכל שיר סגמן, תהלה פרידמן, סעיד אלחרומי ויוראי להב הרצנו בנושא: פגיעה אנושה

תודה, גברתי מזכירת הכנסת. אנחנו עוברים לשאילתות למשרד החינוך. שאילתה ראשונה: סגירת התיכון הווירטואלי. ישיב סגן שר החינוך, סגן השר מאיר פרוש. השאילתה הראשונה, חבר הכנסת עופר כסיף: סגירת התיכון הווירטואלי,

סגן השר. התיכון הווירטואלי מאפשר לתלמידים מהפריפריה שבית הספר שלהם אינו מפעיל מגמות פיזיקה, מתמטיקה ואזרחות לחמש יחידות לימוד לגשת לבגרות באותם המקצועות,

רצוני לשאול: 1. מה הפתרון המוצע להמשך התוכנית בשנת הלימודים התשפ"א? 2. מה יעלה בעתידם של מי שנבחנו בחלק משאלוני הבגרות? אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול,

אני לראשונה עומד כאן מעל הדוכן כשאתה מכהן כסגן יושב-ראש. הרבה הצלחה. תודה. תוכנית התיכון הווירטואלי מיועדת לבתי ספר שאין בהם מגמות לימוד לבגרות מורחבת במתמטיקה, פיזיקה או כימיה, זאת בשל היעדר מורה או מורה ובשל מספר מצומצם של תלמידים. התוכנית נועדה לתלמידים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית אשר בבית ספרם לא ניתן ללמד מקצועות אלה מהסיבות האמורות. הלימוד הוא בכיתות וירטואליות, כך משתתפים בשיעורים מקוונים חיים המתקיימים במהלך יום הלימודים וכך אפשר גם ליהנות משיעורי עזר אחר הצוהריים. התוכנית אינה כוללת חמש יחידות לימוד באזרחות, והתוכנית גם לא נסגרה והיא תמשיך לפעול בתשפ"א. שאלה נוספת, חבר הכנסת עופר כסיף.

על פי הודעת משרד החינוך, תקצוב התוכניות המשלימות יספיק רק לשלושה חודשים. מהי תוכנית המשרד לאחר מכן? אני עונה בשם משרד החינוך על פי חומר שקיבלתי ממי שמוסמך לתת תשובות כאן במליאה. החומר הוקלד ב-13 באוגוסט 2020, וכתוב גם שהתוכנית לא נסגרה והיא תמשיך לפעול בתשפ"א. תשפ"א זה אומר, אם תרצה לומר, יותר ממה שאתה מבקש. שנת הלימודים תשפ"א תסתיים ביוני 2021, שנת תשפ"א תסתיים בספטמבר, בסוף ספטמבר בשנה הבאה. על כל פנים, כתוב פה שהיא תמשיך לפעול בשנת הלימודים תשפ"א. אז מה פשר הפער בין מה שאתה אומר,

יכול להיות שכאשר אתה שאלת הדברים האלה עדיין לא היו מעודכנים. בינתיים זז משהו באוצר,

הכנסת הזיזה את עצמה לכיוונים מסוימים, וזה מה שכנראה מאפשר לעמוד כאן ולומר לך את מה שאתה מבקש מאוד לשמוע. השאילתה הבאה, חבר הכנסת יעקב מרגי: השבתת מסגרות לימוד לילדים עם מוגבלויות. בבקשה. אדוני היושב-ראש, מכובדי סגן השר, מזכירות הכנסת, בישראל כרבע מיליון ילדים עם צורך טיפולי ורפואי קבוע השוהים במעונות ובמסגרות החינוך. עם השבתת המסגרות בעקבות משבר הקורונה, הילדים המקבלים טיפולים רפואיים הועברו לבתיהם ללא מענה רפואי וללא מסגרת חינוכית. על פי חוזר מנכ"ל, גם במקרי חירום קשים ישנה אחריות לטפל בילדים אלו. רצוני לשאול: 1. מה הפעולות שמשרד החינוך נוקט על מנת לסייע בעת הזו לילדים אלו? 2. מדוע אין תוכנית טיפולית של משרד החינוך לעת חירום? 3. אם ישנה, למה אינה מופעלת? סגן שר החינוך מאיר פרוש: אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ולשואל, חבר הכנסת הרב מרגי: עם התפשטות נגיף הקורונה ובכפוף להחלטת משרד הבריאות, נסגרו כלל מוסדות החינוך לרבות מסגרות החינוך המיוחד. המענה לתלמידים עם מוגבלות הזקוקים לטיפולים רפואיים, שם זה ניתן בהתאם לצורכי האוכלוסיות כדלהלן: תלמידים שלומדים במסגרות חינוך רגילות ללא זכאות לשירותי חינוך מיוחדים ואף לא לשירותי חינוך במסגרת חוק לילדים חולים קיבלו מענה באמצעות הצוותים החינוכיים במוסדות הרגילים במסגרת הלמידה מרחוק. תלמידים חולים בביתם קיבלו אף הם את רוב המענה באמצעות למידה וטיפול מרחוק, וככל שהתאפשר הגיעו הצוותים לבית התלמיד. לתלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים שמקבלים טיפול רפואי במוסדות החינוך בשגרה הונגש השירות על ידי צוות "ביקור רופא" באופן מקוון, להיוועצות, וככל שהתאפשר הגיעו האחיות לבתי התלמידים. החל מתאריך 3 במאי עד 17 במאי, יותר מחודשיים, הושלם בהדרגה תהליך החזרה ללימודים כבשגרה לתלמידי החינוך המיוחד, וכך הונגשו כלל השירותים כבשגרה, ובתאריך 17 במאי הוחזרה כל הפעילות למוסדות החינוך. תלמידים אשר לא היה באפשרותם לצאת מביתם בשל מערכת חיסונית ירודה,

תלמידים מונשמים או כל מחלה מגבירת סיכון להידבקות ולהיפגעות, הצוות החינוכי המשיך לקיים קשר עם התלמיד ומשפחתו ולקיים את הלמידה באמצעות המרחבים הווירטואליים. כמו כן, ככל שהתאפשר, הצוות הגיע גם לבית התלמיד. רק כדי למסור קצת נתונים, חבר הכנסת הרב מרגי: בחודש מאי קיבלו 1,505 תלמידים חולים שירות של חינוך בביתם. בעת הקורונה, במהלך חודש אפריל, בהתייחס לצפי שערך הספק אל מול המשפחות ולמתן השירות על פי דיווחי ביצוע יומיים שהועברו אלינו, ניתן מענה ל-585 תלמידים, 190 תלמידי חינוך מיוחד, 343 תלמידים בחינוך רגיל ו-52 תלמידים בסבסוד דיפרנציאלי. על פי דיווחי הספק, 39% מהתלמידים קיבלו שירות של מידע מרחוק, סיוע חינוכי, טיפול במקצועות הבריאות, וזאת כאמור בתיאום עם משפחות התלמידים. לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א בצל הקורונה, ובהתאם למתווה שגובש, יפעל המשרד לשמירה על רצף חינוכי וטיפולי וקיום מפגשים פנים אל פנים ככל שניתן למתן מענים מותאמים כדלקמן: מערך החינוך המיוחד בגני הילדים ובבתי הספר יפעל כבשגרה תוך שמירה על רצף חינוכי וטיפולי באמצעות מענים מותאמים, כולל הסעות והזנה. תלמידים בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים יקיימו גם הם למידה כבשגרה, כולל הסעות והזנה. תלמידים בשילוב בחינוך הרגיל ילמדו על פי המתווה הרגיל ויינתנו להם מענים מותאמים, לרבות למידה במוסד החינוכי או במוקד החינוכי ומתן הסעות והזנה על פי זכאות. תלמידים חולים, המרכזים החינוכיים בבתי החולים יפעלו בהתאם להנחיות בתי החולים. תלמידים חולים בביתם יקיימו למידה כבשגרה, ובמידת הצורך יתוגברו הלמידה והטיפול מרחוק. יצוין כי עד ליום 30 בנובמבר 2020 השירות יינתן על ידי "קדימה מדע", והחל ב-1 בדצמבר 2020 השירות ינוהל באמצעות משרד החינוך. ההחלטה הזאת התקבלה לשם טיוב השירות לתלמיד וחיזוק הקשר עם המוסד החינוכי. שירותים רפואיים לתלמידים במסגרת החינוך המיוחד יינתנו במוסדות החינוך, ובמידת הצורך, בהיוועצות מקוונת. יש שאלה נוספת? תודה רבה לסגן השר פרוש על התשובה המפורטת, שהגיעה מאוד באיחור.

אבל העיקר חסר מן הספר, ואני אסביר למה.

הפירוט הוא פירוט מפורט, כל המענים שמשרד החינוך נותן לילדים עם מוגבלות וחולים, וכמעט כמעט כמעט ייתרת אפילו את השאילתה הקודמת, אבל נשאר משהו לשאול. אבל לגבי השאילתה הנוכחית, משרד החינוך

על פי חוזר מנכ"ל, כפי שכתוב בשאילתה, מסגרות טיפוליות, טיפולים לילדים מוגבלים, וזה לאו דווקא המסגרת החינוכית. אלה טיפולים פארה-רפואיים שהמשרד היה אמור להמשיך לספק אותם למרות המשבר, ובתשובה זה לא מופיע. אני יכול לומר רק כך: בשאילתה שלך אתה מציין את העניין של חוזר מנכ"ל גם במקרי חירום קשים, ויכול להיות שאתה צודק שאין תשובה מפורטת על מה שאתה שואל, אם כי המשרד היה הוגן ונתן את הפירוט של מה שהוא כן עשה עד, כמו שאומרים, לפרט האחרון שבאחרונים מהפריסה שהוא עשה ברחבי הארץ באותה תקופה. תודה, אדוני. אנחנו נעבור לשאילתה הבאה, גם של חבר הכנסת יעקב מרגי: הצלת פרויקט שלבים מקריסה ומתן מענה לתלמידים חולים.

מכובדי, סגן השר, תוכנית שלבים הפסיקה את פעילותה בעקבות משבר הקורונה ולא קיבלה אישור ללמידה מרחוק.

רוב מורי תוכנית שלבים והספק "קדימה מדע", שהזכרת בפירוט הקודם, יצאו לחל"ת, וכ-1,700 ילדים חולים אינם מקבלים שירות, וזאת למרות שחברת "קדימה מדע" ערוכה ללמידה בשיטה זו. רצוני לשאול: 1. מדוע יש החרגה של התלמידים החולים משאר התלמידים, אשר לומדים בצורה מקוונת? 2. האם משרד החינוך נותן מענה לתלמידים אלה? 3. האם משרד החינוך לוקח בחשבון את ההשלכות של קריסת הפרויקט בעתיד? סגן שר החינוך מאיר פרוש: שוב, חבריי חברי הכנסת, מכובדי השואל חבר הכנסת הרב מרגי, במענה על השאילתה שבנדון אני משיב כדלקמן: עם ההחלטה על סגירת מוסדות החינוך בהוראת משרד הבריאות, הופסקה גם מסגרת ההתקשרות והפעילות של אספקת שירותי חינוך לתלמידים החולים בביתם באמצעות המפעיל,

במהלך חודש אפריל, בהתאם להנחיות משרד הבריאות, חודשה ההפעלה של שירותי החינוך בהתאם למגבלות ולהנחיות ככל הניתן, וזאת בהתחשב בצורכי התלמידים ובתיאום עם ההורים. בתקופה זו הופעלה למידה מרחוק לתלמידים חולים בביתם אשר מקבלים מענה זה בשגרה. במידת הצורך וככל שהתאפשר המורים והמטפלים הגיעו לבתי התלמידים, בכפוף להנחיות משרד הבריאות, בנוסף לקיומה של למידה מרחוק. ספק השירות נערך בהתאם לצפי תוכנית העבודה אל מול ההורים ובהתאם לצורכי התלמידים. על פי דיווחי ביצוע יומיים שהועברו אלינו, ניתן מענה לכ-600 תלמידים. נוסף על כך, על פי דיווח שהתקבל בחודש אפריל, כ-45% מכלל התלמידים הזכאים לשירות זה קיבלו שירותי הוראה וסיוע חינוכי-טיפולי במקצועות הבריאות באופן מקוון, וזאת כאמור בתיאום עם הורי התלמידים ובהתאם למיפוי המערכת השבועית של העובדים מטעם הספק. בתחילת חודש מאי חודשה ההפעלה בהתאם לתנאי ההתקשרות על פי ההסכם המקורי בשגרה. נכון לחודש מאי, במסגרת תוכנית העבודה מטעם הספק ניתן מענה חינוכי לכ-1,505 תלמידים חולים. אמרתי את זה גם בשאילתה הקודמת. בהזדמנות זו, נכון להוסיף ולעדכן כי שירותי החינוך לתלמידים החולים בביתם יעברו לידי מערכת החינוך אמרתי את זה גם קודם, ב-1 בדצמבר 2020. משמעות הדבר תהיה טיוב השירות לתלמיד תוך שמירה על קשר רציף עם מוסד הלימודים.

גובשה תוכנית אשר תיתן מענה רציף, מקצועי ואישי לתלמידים חולים בביתם,

תצא לפועל ב-1 בדצמבר 2020. זאת ועוד, במסגרת ההיערכות לשנת הלימודים תשפ"א, בכוונתנו להחריג אוכלוסיית תלמידים זו, ולאפשר את מתן השירות כבשגרה. שאלה נוספת? ייתרת לי חצי מהשאלה הנוספת. אני מבין שהספק, "קדימה מדע", הודיע, א. תמה תקופת המכרז איתו, אז? הזכייה שלו במכרז, והוא גם הודיע שהוא לא רוצה להמשיך לספק את השירות. הודעת לנו בתשובה שאכן ב-1 בדצמבר 2020 זה יחזור בחזרה לידי משרד החינוך, ומשרד החינוך יבצע. מה קורה, האם ישנה היערכות מהיום לקראת תחילת שנת הלימודים תשפ"א, שמתחילה ב-1 בספטמבר, לגבי ילדים חולים? ומי אמור לספק את השירות הזה? סגן שר החינוך מאיר פרוש: כמו שאמרתי, כמו שכתוב בתשובה, אותה, אותו ספק? "קדימה מדע", הם צריכים לעשות את זה עד 30 בנובמבר 2020. והם התחילו.

אתה מצייר את העובדה שהם מפסיקים את זה מכיוון שזה הסתיים? המשרד חושב שהוא יעשה את זה יותר טוב. ככה אני אמרתי בשם המשרד. הוא חושב שהוא יעשה את זה יותר טוב, ולכן מפסיקים איתם את הפעילות ב-30 בנובמבר 2020. ב-1 בדצמבר 2020 המשרד יעשה את זה בעצמו. תודה. תודה, אדוני סגן השר. חבריי חברי הכנסת, הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתה של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין בנושא: כוונת משרד הכלכלה והתעשייה לסגור את מכרזי מעוף ומרכזי עסקים בחברה הערבית. תודה. תודה, גברתי. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי, ו' באלול התש"ף, 26 באוגוסט 2020, בשעה 11:00. ישיבה